בוקר טוב, אנחנו נמצאים ב-12 ביולי. ככה דבר פתיחה, כי הדיון אמנם ביקש אותו יוראי וזה רק מראה שזה לא משנה קואליציה, אופוזיציה, אבל כשמגיעים בשביל לעשות בשביל לעבוד, אז גם אם הבקשה מגיעה מאיש אופוזיציה אנחנו מקיימים את הדיונים האלו, כי זה דברים מאוד מאוד חשובים. בהזדמנות זאת,

תן לי ככה מילה אחת להגיד על,

מה שקורה ברחובות. צריך להגיד,

אפשר למחות וזה חשוב מאוד, באמת. אבל לדעתי אנחנו שורפים לעצמנו את המדינה. אני שומע מאנשים אתמול שנתקעו שעות בכביש 443. באמת, זה דברים לפעמים של פיקוח נפש. אני אומר את זה בשיא הרצינות. למה אני אומר את זה פה? כי דבר ראשון, יש שצופים בנו.

יושבים פה אנשים מכובדים, כל אחד באשר הוא. ולא משנה מה הדעות שלנו. אבל בסוף אנחנו צריכים לדעת דבר אחד: יש למחות ויש להתנהג בצורה שמתנהגים, שאני חושב שזה פוגע בכולנו. זה כבר לא פוגע בימין או פוגע בשמאל. אנשים גם מהשמאל אתמול ישבו בפקקים שעות. אני יכול להגיד לך שעובדי כנסת שאמרו לי שהם יצאו מאלעד בשעה 9:00, הם הגיעו לפה ב-12:30. דבר ראשון הם חיפשו את השירותים הכי קרוב, כי פשוט לא ידעו מה קורה להם עוד רגע. שלוש וחצי שעות בדרך. הם הרגישו כמו איזה טיסה עכשיו. אני חושב שהדבר הזה צריך להיפסק וכמה שיותר מהר. ולהוכיח, דווקא להוכיח בתקופה הכי קשה הזאת שאפשר לעבוד ביחד. שאנחנו פה למען העשייה, למען התושבים. כי לשם זה נבחרנו. אנחנו צריכים, חייבים, כן? חייבים בעת ובעונה הזאת פשוט לשלב ידיים ולעבוד ולעשות למען הציבור.

לצערי הרב, אני מרגיש שהרבה אנשים במדינה ובפרט באופוזיציה שכחו לשם מה נשלחנו. וזה לא משנה מה דעותינו. יש איזה תחושה ויותר מתחושה שהמטרה האמיתית היא זה רק להפיל את ממשלת ימין. וזה לא משנה מה יקרה. לא משנה מה נעשה ולא משנה עם יפסיקו כיום את עילת הסבירות, שבאמת מי שמבין מה זה עילת הסבירות, באמת האם זה סביר שאני אמנה את יוראי כשר או לא. האם זה סביר או לא סביר? לא אם זה חוקי או לא חוקי, לא אם מותר או לא מותר. הכול אם זה סביר או לא סביר. ועל זה, תראו מה שקורה בנתב"ג ובאמת מקומות. אנחנו פוגעים בעצמנו בסוף. כשאתה רואה את נתב"ג אתמול, את כל הבלגן שאנשים לא מצליחים לטוס בזמן, שאנשים מפסידים זה. בסוף גם אנחנו, גם ימין וגם שמאל, רוצים לצאת לטייל. יוצאים לפעמים לדברים מאוד מאוד חשובים. נכון שזה לא הדיון, אבל אני פשוט הרגשתי צורך, לאור, אני עצמי לא יצאתי אתמול מחוץ לעיר לדברים חשובים, כי פשוט ידעתי שאולי בדרך אני אתקע. ואני מבין שכמונו הרבה אנשים הפסידו דברים חשובים. ולכן הרגשתי צורך להתחיל בפתיחת דבריי לדבר על הנושא הזה. טוב, בסדר.

אתה יודע איך אומרים, דברי חכמים בנחת נשמעים. אנחנו כולנו בנחת, כולנו בזה.

גם ביקורת בונה חשובה לכולנו. הנושא היום נושא חשוב מאוד, זיהום האוויר בעיר אשדוד, ברובע הצפוני של העיר. אני יודע שכבר היו כמה דיונים על הנושא הזה ולצערי הרב לא נעשה דבר עד עכשיו. קראתי גם את דוח מבקר המדינה מחודש מאי. רק להבין שיש למעלה מ-5,000 נפגעים בתקופה האחרונה מזיהום האוויר שם. הוא דבר בלתי נתפס, בלתי סביר בעליל. אני מדבר גם על האכיפה עצמה, שאני ראיתי, אני מקווה שהמשרדים נמצאים איתנו? איכות הסביבה נמצאים איתנו פה? המשרדים הוזמנו, הגיעו? איגוד ערים? אני אומר, יש לך למעלה מ-5,000 נפגעים שתועדו רק במערכות המשרד משנת 2018 עד 2022. זה דבר בלתי נתפס. אני לא מדבר על 31 מיליארד שקלים שהפסידו, כן? נזק כלכלי בעשור האחרון. שגם על זה,

מי נותן את הדעת ומה קורה עם הדבר הזה. יש את כמובן הסיכון הביטחוני. חומרים מסוכנים שנמצאים באזור הזה. ומעל הכול, זה הדבר הבריאותי. שזה, איך אומרים? הכי חשוב. ולצערנו הרב, ככה וככה תוחלת החיים באזורים כאלו הם פחות מהמרכז עצמו. גם בשל העדר רפואה כמו שצריך באזורים האלה. אז בוודאי להוסיף עליהם עוד דבר כבד כזה הוא דבר קשה. אני אשמח מאוד לשמוע דבר ראשון את יוראי, נתחיל איתו. ונמצאת איתנו גם בזום, אני מקווה, גב' שרון מרק, סגנית ראש עיריית אשדוד לשעבר, חברת מועצה היום, שמלווה הרבה שנים את הדבר הזה. אני אשמח גם לשמוע אותה.

רק אני פשוט צר לי שאני ראש מועצת גן יבנה, וצר לי מאוד שלא זומנתי לדיון הזה, נודע לי עליו באקראי. ואני חושב שגן יבנה - - - דבר ראשון, אני מתנצל בשמי ובשם מנהלי הוועדה. אין פה שום כוונת מכוון בנושא הזה.

אבל אני חושב שזה נושא מהותי לגן יבנה. דבר ראשון, אני שמח שאתה איתנו. אני שמח שאתה איתנו למרות זאת.. אני אומר, אם מישהו לא הוזמן, הוא אומר שלא הוזמן - - - זה לא דרכנו, טוב, אחרי זה נדבר על זה. ידידי, קיבלנו את ההערה. הערה בונה שבעזרת השם נקווה שדברים כאלה לא יקרו. וגם אם יקרו, כולנו בני אדם. הכול בסדר.

ראשית כל, חבר הכנסת אברהם בצלאל, תודה רבה לך על שבחרת לקיים את הדיון הזה. ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מתעסק בחיים של אנשים. כי זיהום אוויר הורג. הוא הורג 2,500 אנשים בישראל כל שנה.

כשקיבלתי את הפניות מהתושבים על מפגעי ריח חריפים שפשוט אי אפשר לסבול אותם, שמפריעים לשנתם של התושבים, של הילדים שלהם מודה, לא האמנתי. חשבתי שהם מגזימים. ואז הוזמנתי לבית של משפחת דנן, בשכונת נאות שמיר ביבנה. וכשיצאנו מהרכב, כשחנינו את הרכב בחניון של הבניין, נדהמתי. כי הריח היה כל כך חריף. ואז עלינו לסלון של המשפחה והריח המשיך ועוד הוא החריף. וכל, שאלתי תסגרו את החלונות, תסגרו את הדלת של המרפסת. הכול היה סגור והריח היה בלתי נסבל. באמת, זה גרם, ריחות שאני לא נשמתי ולא הכרתי. וישבתי בבית של המשפחה והם תיארו לי שזה המצב של החיים שלהם. שהם יושבים בבית ויש גלי ריח, חריפים יותר, חריפים פחות. וכשהם פונים לרשויות לא היה ולא נברא. לא מכירים מהיכן הריחות מגיעים, לא מזהים ניטור, מהיכן זה מגיע. לא יודעים איך לטפל בזה.

זאת התחושה של התושבים.

כשאתה מבין שהנתונים הם חריגים, כי בשנתיים האחרונות חלה עלייה של 107% בפליטות חומרים שמוכרים ומזוהים כמסרטנים באזור התעשייה של אשדוד. אתה מבין שהדברים הם בלתי נתפסים.

צריך להבין שהזיהום הזה, כדי לאפשר את פעילות התעשייה,

הערכות המדינה הן שהעלות של הזיהום של תחנת הכוח אשכול באשדוד מוערך על ידי הממשלה ב-455 מיליוני שקלים כל שנה והזיהום מבית הזיקוק שם ב-174 מיליון שקלים כל שנה. זה העלות ההחצנות של אותו זיהום.

במשרד להגנת הסביבה, על כל אזור הדרום, שהוא רוב מדינת ישראל, יש שלושה תקנים של אכיפה ופיקוח. מתוכם רק שניים מאוישים. שני אנשים שאמורים לאכוף ולפקח שהמפעלים ותחנות הכוח לא מזהמים מעבר להיתר הפליטה שלהם. עכשיו, זה בלתי נתפס. צריך להגדיל את התקינה. צריך לראות שהתקנים שכן יש מאוישים. מדובר בחיים של אנשים. תחשוב אתה, אברהם, איך אתה היית מרגיש אם אתה יודע שהילדים שלך הולכים לישון ונושמים חומרים רעילים שאי אפשר לזהות אותם. לא יודעים מאיפה הם מגיעים ואין פתרונות עבורם. יש אחוז מסרטנים, אם אני מבין, מהחומרים האלו.

החומרים האלה מסרטנים, גורמים לתחלואה.

אני אומר לך, אני ביקשתי את הישיבה הזאת כי אני חושש שאנחנו מייצרים כאן, שהמדינה מייצרת פה אירוע של מפרץ חיפה 2, רק באזור אשדוד והסביבה. מטרופולין אשדוד. יושב פה ראש מועצת גן יבנה, אז גן יבנה ויבנה ואשדוד. מדובר פה במטרופולין של מאות אלפי אנשים שאנחנו פשוט מייצרים מפרץ חיפה 2. עכשיו, אני באוקטובר 2022 פניתי לשרה להגנת זנדברג עוד, בהקשר הזה. והיא דיווחה לי שהיא הנחתה להקים, לייצר תוכנית פעולה של המשרד והאיגוד ערים לטפל באזור התעשייה אשדוד, מהבחינה הזאת. ואני רוצה להבין איפה עומד הצוות הזה שהוקם. מה המסקנות? מה כבר בוצע, מה הולך להיות מבוצע? האם הם ניטרו היכן, מה המפעלים שמהם מגיעים אותם מפגעי זיהום אוויר. והאם בכוונתם לבצע סקר סיכונים למה המשמעות של להעביר חלק מהפעילות של מפעל חיפה לאזור של אזור התעשייה באשדוד. כי הרי אנחנו יודעים שמפנים את אזור התעשייה בחיפה ועכשיו הולכים להעביר.

אנחנו מנהלים את זה קומה מתחת בוועדת הפנים. כל שלושה חודשים מגיעים הצוותים של משרד ראש הממשלה, מדווחים לנו מה סטטוס המעבר של סגירת בזן ואזור התעשייה בזה. עכשיו, אני לא סתם מתעכב על התחושה של התושבים, חה"כ בצלאל, כי היא חשובה. ומסתבר שיש למשרד להגנת הסביבה מצלמות בקרה במפעלים, באזור התעשייה הצפוני באשדוד וגם במפעל נשר שם.

בניגוד למצלמות בבתי הזיקוק בחיפה, ששם יש גישה לציבור. הציבור יכול להגיע לאתר,

לראות מה הסטטוס של הזיהום, מה קורה. באזור של אשדוד הגישה הציבורית לאותן מצלמות לא חשופה לציבור, היא חשופה לעובדי המשרד בלבד. ולכן המינימום בעיניי שצריך לעשות בשלב הזה, לפני שמנטרים מהיכן הבעיה ואיך פותרים אותה. שהמצלמות כן יגיעו. אתה אומר שלפחות המצלמות. שלפחות תהיה גישה לציבור לנתונים של המדינה מאותן מצלמות שהמדינה התקינה במפעלים המזהמים הללו.

לסיכום, לפני שבאמת נשמע את התושבים ואת ראשי הרשויות, אני מפציר במשרד להגנת הסביבה ובנציגי הממשלה, משרד הבריאות. אתם יודעים מה המשמעות של זיהום אוויר שמגיע מפעילות פטרוכימית או פעילות תעשייתית באזור התעשייה באשדוד. זה הורג. זה גורם לאנשים, לילדים שלהם, להיות חולים בסרטן ובמחלות שהורגות. זה הורג. זיהום אוויר הורג. והורג בהיקפים שהם חסרי תקדים בישראל. 2,500 איש, לפי הערכות שלכם, כל שנה. בואו לא נעתיק את מפרץ חיפה ואת האסון הזה, שהוא המפגע הכי גדול ברמה הסביבתית והחברתית בישראל, לאזור התעשייה באשדוד ולמטרופולין הזה. זה באמת, זה בכייה לדורות מה שקורה כאן. ואנחנו צריכים מעבר ללהניף את הדגלים האדומים האלה לטפל בזה. ובהקשר הזה אני רוצה באמת להודות על הפעילות של מגמה ירוקה ושל רעות, שיושבת כאן, שבאמת לא מרפה מהנושא הזה. מדובר בחיי אדם וראוי שנתייחס לזה ככזה. תודה יוראי. תודה לך. אנחנו נתחיל במשרד להגנת הסביבה. אמיר זלצברג נמצא איתנו, נשמח להתייחסות שלך. אני מאמין שאתה מכיר את הנושא הזה לא יום ולא יומיים. נשמח מאוד לראות מה המשרד עשה עד כה. כמו שאמר יוראי, אם באוקטובר 2022 כבר הייתה בקשה והחלטה של השרה זנדברג בזמנו להקים צוות, אז איפה הוא אוחז? מה קורה עם זה? מה עשיתם עד היום בנדון? שלום אדוני ושלום לנוכחים, ובעיקר לתושבים שנמצאים פה. לפני שאני אתאר את הפעילות שלנו אני רק כן רוצה להתייחס לנושא המהותי של הבעיה של זיהום האוויר ולהבהיר שאזור התעשייה הצפוני באשדוד יש ריכוז של מקורות פליטה לאוויר. יש שם בית זיקוק וכמה נמלים ומפעלים שעוסקים בחומרים מסוכנים ובהדברה ומכון לטיהור שפכים ותחנת כוח. זאת אומרת, יש שם ריכוז של מקורות פלטה. וגם נפלט מהם זיהום אוויר.

אני מסכים עם מה שנאמר פה שזיהום אוויר ידוע ומוכח שיש לו השלכות שליליות על הבריאות, כולל הוא מוכח כגורם למגוון רחב של מחלות. ולכן הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חשוב ונמצא בראש סדר העדיפויות של המשרד. וגם לעניין הריח, חד משמעית אנחנו מודעים לזה שיש המון מפגעים של ריח, גם בשכונת נאות שמיר וגם בסביבה ולא מבטלים את זה וקיימת בעיה.

לפני שנציג את העשייה רק להגיד שאנחנו מודעים לנושא. אנחנו עובדים יחד עם איגוד הערים להגנת הסביבה אשדוד חבל יבנה, שהמנכ"לית שלו יושבת פה לצידי, יחד עם עיריית אשדוד שנמצאים פה גם כן איתנו ועובדים יחד כצוות. דבר ראשון, מיפינו את מקורות הפליטה העיקריים. אנחנו עוסקים בבקרה על הפלטות וגם במדידה וניטור של איכות האוויר בסביבה. אנחנו כבר קבענו דרישות למנוע זיהום אוויר מהמפעלים, ממקורות הפליטה. לכל מפעל ומקור פליטה משמעותי יש לו היתרי פליטה, תנאים ברישיון עסק, דרישות בנושא זיהום אוויר. איזה אכיפה כן נעשתה בדבר הזה עד עכשיו? אתה אמרת מכירים כבר את המקורות העיקריים. אתם יודעים על מה מדובר. מה כן נעשה? אז מה נעשה. אז דבר ראשון, יש לנו פיקוח. אנחנו יוצאים לסיורי פיקוח. עושים בדיקות ארובה, גם בדיקות תקופתיות וגם בדיקות פתע שאנחנו מבצעים בלי להודיע מראש ומגיעים למפעלים. איזה מפעל, כדוגמה בתקופה האחרונה קיבל מכם,

איזה נזיפה? איזה עיצום כספי. אולי השאלה האם מצאתם שיש איזה שהן חריגות מעבר להיתר הפליטות שהמשרד נתן למפעלים?

אז קודם כל להבהיר, לכל ארובה נקבע תקן פליטה. את תקן הפליטה הזה אנחנו בודקים באופן שוטף, גם במכשירי ניטור רציף, גם בבדיקות דיגומים. במקרים שבהם אנחנו מוצאים חריגות, והיו מקרים שבהם מצאנו חריגות, אנחנו נוקטים בפעולות אכיפה. בשלב הראשון אנחנו מתחילים בפעולת אכיפה מנהלתית. ההליך ברור. השאלה היא כמה חריגות מצאתם בשנה האחרונה? כמה בדיקות פתע ביצעתם?

אם אני מתייחס לשנת 2022 בתור שנה שלמה ביצענו 22 בדיקות פתע בארובות המפעלים. סך הכול זה היה ב-15 ארובות בשישה מפעלים שונים. מבחינת תהליכי אכיפה הוצאנו שמונה התראות.

לא, אני מדבר על מפעלי צפון אשדוד. צפון אשדוד.

רק להגיד, המחוז שלנו, מחוז דרום, מתחיל באשדוד ונגמר באילת. 60% משטח המדינה. הדיון שלנו עוסק כרגע רק בנושא של אשדוד. ויבנה שייכת למחוז מרכז. זאת אומרת, זה בדיוק התפר. זה, כן. זו גם אחת הבעיות. כמה חריגות נמצאו בבדיקות שלכם?

אז אנחנו עשינו בשנת 2022 קיימנו, הוצאנו שמונה התראות או צווים וקיימנו שבעה שימועים. בחלק מהמקרים בעקבות התהליך הזה הוצאו דרישות להתקנת אמצעים נוספים, לביצוע פעולות נוספות. ואכן ננקטו פעולות נוספות. כי מצאתם שמונה חריגות? אם קיימנו שמונה התראות, זאת אומרת שהיו שמונה הפרות. התשובה היא כן.

באיזה קנה מידה של הפרות? קנה מידה, כל אחד הוא משהו שונה. לעיתים יש לך הפרה, אם יש לך תקן פליטה. לפעמים החריגה היא בעשרות אחוזים והיו גם מקרים של יותר ממאה אחוז. איפה מצאתם חריגה ביותר ממאה אחוז ומתי? להגיד עכשיו שמות של מפעלים? כמה, איפה?

כן, בוודאי. יושב הראש רוצה? אני חבר כנסת ואני שואל שאלה ואני רוצה לקבל תשובה. גם התושבים לא יודעים על זה. זה תפקידי. כאילו, אתה יודע. יש לנו, קודם כל את מקורות הפליטה - - - אם יש חריגה של למעלה ממאה אחוז במפעל, אני רוצה לדעת מתי זה היה ומתי זה נמצא ומה האכיפה שבוצעה כנגד אותו מזהם. ולמה לא נסגר. מה עם אתרי הפסולת שם שכל הזמן בוערים ואיזה מישהו, מישהו התייחס לזה? מישהו עשה עם זה משהו?

יש אתר פסולת, תחנת מעבר לפסולת בניין. יש מפעלים ויש שני אתרי פסולת.

לגבי החריגות בהיתרי הפליטה. אמרת שהיה אחד למעלה ממאה אחוז. מי אותו מזהם?

ומה בוצע כנגד אותו מזהם? אמיר, אני אגיד לך מה. היות וכבר נעשו כל כך הרבה דיונים, אנחנו רוצים דיון אחד אמיתי ושיקרה עם זה כבר משהו. בסוף יושבים 255,000 איש נמצאים במטרופולין באזור הזה. והם כל כך סובלים, כאילו כמו שיוראי אמר, איך אומרים? את הדוגמה שהוא הגיע למקום ורק הריח והכול. כאילו, אנחנו מכירים את הבעיה, שזה כבר 50% מהפתרון.

אנחנו מכירים את הבעיה. השאלה מה עושים בשביל זה? כשיש לך במאות אחוזים, אמרת עשרות אפילו מאות אחוזים במפעלים מסוימים. מה נעשה כלפיהם עד היום?

כבוד יושב הראש, אני בעד כל ההתמקדות, בעד כל השאלות. צריך לתת תשובות. ואני לא רוצה להעביר את הנושא למקום אחר. רק בשביל לדעת מהאם להישאר או לחזור לפה, כי יש לי עוד ועדה. רציתי לשאול, כי מפגעי ריח אני גם מרגיש את זה כל הזמן בחיפה במיוחד, בציר בין עכו לחיפה. במיוחד בשעות הלילה זה איום ונורא. לכן אנחנו משיבים גם על השאלה הזאת פה או שזה בדיון אחר? תראה, זה לא האזור שלו, כי הוא נמצא אזור דרום.

אפשר לקיים על זה דיון, אבל לא נראה לי שזה יהיה ספציפי הדיון. אז אני אגיש בקשה לדיון אחר בנושא הזה. תודה רבה. איימן, תודה. תודה רבה. אני אוכל לענות לך אדוני. תמשיך לייצג אותנו בוועדות האחרות, איימן. אני אתייחס לשאלת חבר הכנסת לגבי שמות המפעלים שקיימנו מולם הליכי אכיפה בשנת 2022-2023. אני כן רוצה לציין שבמקרים שבהם יש הליך אכיפה פתוח מול מפעל, ואין לי פה גם את כל הפרטים המדויקים, אני כרגע אציין את שמות המפעלים שאנחנו נמצאים מולם בהליכי אכיפה. האחד זה בית הזיקוק אשדוד של פז, שאנחנו קיימנו, הוצאנו לו התראה בשנת 2022 על הפרת הוראות. חוק אוויר נקי, הפרת תנאי היתר פליטה. וערכנו לו שימוע ובעקבות השימוע אנחנו גם נוקטים בפעולות נוספות לאכיפה מולו. יש את מפעל של חברת הקורנס באשדוד, שבשנת 2022 הוצאנו למפעל הזה שתי התראות וערכנו לו שני שימועים: אחד ב-2022 ושימוע אחד בשנת 2023 בגין חריגות מערכי הפליטה. הוא קיבל עיצומים כספיים או משהו? בשנת 2022 או 2023 הוא לא קיבל עיצום כספי.

השאלה מה נעשה איתו. אז עוד שנייה אני אתייחס לזה אדוני. אני אתייחס לזה,

רק תן לי לסיים את הסקירה ואני אתייחס מיד. יש מכון טיהור שפכים של חברת אדמה אגן שערכנו לו, הוצאנו לו התראה ב-2022 וקיימנו לו שימוע. יש גם את המפעל של חברת אדמה אגן שאותו דבר, התראה ושימוע בגין חריגה מערכי פליטה. יש את מכון טיהור השפכים של יובלים באשדוד, שהוצאנו לא התראה וערכנו לו שימוע בגין מפגעי ריח. זה לא פליטה בארובה, זה מפגעי ריח. יש סולבר, מוצרי חלבון שערכנו לו התראה וזימון לשימוע.

רוב המפעלים עושים מה שבא להם ואנחנו, איך אומרים?

ברשותך אדוני, יש רק עוד אחד,

יש מקום אחד שהוא כן בסדר? לפחות תגיד. כן. אבל רק שנייה אני אסיים, ברשותך אדוני. יש את המפעל לתחנת המעבר לפסולת בניין של טלאור כראדי שערכנו לו התראה, שימוע והוצאנו לו צווים. ואם תרצו, אני ארחיב אחרי זה. זה בעד הלום, זאת אומרת שיש בשני מקומות. עד הלום וצפונית. לא, לא, אני לא מדבר על עד הלום.

בחמש שנים האחרונות כמה עיצומים כספיים נתתם? רק אני אסיים לענות לך. ברשותך. אני שאלתי רק על מפעל אחד. אתה נותן לי סקירה מלאה. אני שאלתי מי זיהם למעלה ממאה אחוז? אני לא יודע להגיד לך בדיוק את הארובה של כל אחד.

אני רוצה להתחבר לשאלה של יושב הראש. בחמש שנים האחרונות, כמה עיצומים כספיים הוטלו על ידי המשרד להגנת הסביבה על מפעלים שזיהמו באזור התעשייה באשדוד? בחמש שנים האחרונות אין לי את הנתון מולי כמה עיצומים כספיים יצאו. יצא עיצום כספי אחד שאני זוכר. למול כמה זיהומים בחמש שנים האחרונות? אני לא יודע לענות לך,

כמה עיצומים כספיים יצאו בחמש שנים האחרונות. זה לא נמצא מולי. בשנה האחרונה. בשנה האחרונה לא יצאו עיצומים כספיים. דיברת עכשיו על איזה אחד מהמפעלים שגם ב-2022 וגם ב-2023 הוא קיבל גם התראות וגם שימוע. מה קרה אחרי זה?

אז אני עכשיו אתייחס. אז ברשותך, אני אתייחס לפעולות שבוצעו.

אז אני אתייחס,

לפעולות שבוצעו בעקבות הליכי אכיפה. כתוצאה מפעולות אכיפה שאנחנו עושים מתרחשת גם פעולות הסדרה במפעלים.

זה אומר שהמפעלים נדרשים להתקין אמצעים נוספים. למשל, סתם בתור דוגמה, יש מפעלים שנדרשו להתקין מערכות RTO מחמצנים תרמיים. להוסיף פילטרים של פחם, לחבר מכליות מוצא למערכות איסוף וטיפול. לחבר וונטים למערכות איסוף וטיפול, להחליף מערכות טיפול אוויר. דברים תפעוליים כמו לנקות באופן תדיר חללים תפעוליים. לסגור חללים ולמנוע פיזור שלהם. ויש פעולות שבוצעו בכל אחד מהמפעלים שאנחנו יודעים מה הם בוצעו בעקבות הפעולות האלה. והמפעלים נדרשו להשקיע מאות אלפי שקלים ולפעמים מיליוני שקלים כדי לטפל בפלטות האלה. במקרים מסוימים אנחנו גם נוקטים פעולות מעבר. יש לנו גם דברים בקנה שאני לא יכול להתייחס אליהם כרגע. אבל זהו. אמיר, המפעל היחידי שהשקיע זה אגן אדמה. השאר לא עשו שום דבר.

יש לי עוד שאלות לנציג. משה חזות, ממלא מקום וסגן ראש העיר יבנה. אדוני יושב הראש, תקשיב, באמת, אנחנו יש שם עשרה מפעלים. כולם מכירים אותם באשדוד, אזור התעשייה הצפוני. אזור התעשייה הצפוני הוא שייך לאזור, למחוז דרום. מאזור התעשייה הצפוני צפונה זה שייך לאזור המרכז. יש גם פה בעיה שאנחנו מתקשרים ומי צריך להגיע ומה. ישנם עשרה מפעלים וכולם יודעים אותם. זה לא שלא יודעים אותם. משרד להגנת הסביבה יודע, כולם יודעים אותם. זה מפעלים/מתקנים, כן? יש גם יובלים, שזה מט"ש של עיריית אשדוד ויש את המפעל, מה שדיברת עליו, שנשרף כל יום שני וחמישי. אני מרגיש שמחזיקים חצי עיר כבני ערובה. את יבנה אני מדבר, ויושב לצידי גם דרור מגן יבנה. דרך אגב, בדקתי תוך כדי הישיבה וכן הוזמנו. כלומר, חצי מיליון תושבים. הרבה מאוד תושבים. אני רוצה רק לומר משפט. משרד השיכון, יום בהיר אחד לוקח תוכנית מסודרת של 2,500 יחידות דיור ואנחנו עושים דיור למשתכן. מביאים צעירים,

מרביתם עם שלושה וארבעה ילדים, מגיעים ליבנה. המרחק בין שכונת נאור שמיר למפעלים המזהמים הוא 1.9, בוא נגיד 2 קילומטר. כל משב רוח שמגיע מהים, כן? זה פוגע בראש ובראשונה בשכונה הזאת שלנו. אני לא מוכן שתושבים שלנו יסבלו. או אני יכול להגיד לך דבר מאוד קשה: הורגים לנו את הילדים.

הורגים לנו את הילדים. זה לא מעניין אותי, המשרד להגנת הסביבה יודע, כולם יודעים תתחילו לפעול. המפעל היחידי שעשה משהו זה אגן אדמה. אני אומר, אומר והמשרד להגנת הסביבה ביקש והם ביצעו. מבצעים להם שימועים. אבל לא קורה מפה כלום. יובלים, מט"ש של עיריית אשדוד. כל יום שני וחמישי פולט ריחות שגומר לנו את כל העיר. אז אני לא מבין. עיריית אשדוד מישהו נמצא איתנו פה? אני מבקש רק דבר אחד, אדוני יושב הראש, להוציא צו סגירה למפעלים. להגיד להם אתם בעוד שלושה חודשים אני סוגר לכם את המפעל. זה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות. צריך לפגוע בכיס של המפעלים האלו, כדי שיתחילו להניע, לעשות את הדברים. אמיר, הם יכולים לעשות, סליחה שאני שואל את השאלה הזאת. ניתן לדאוג לדבר הזה שלא יהיה פליטה? כאילו, זה דבר ישים? השאלה אם אפשר להוציא צו סגירה? מבחינה חוקית אפשר. לא, אני מדבר עכשיו על המפעלים.

האם הם יכולים לטפל בבעיות או שזה לא פתיר? התשובה היא שאפשר לטפל בבעיות ואף מפעל לא צריך לגרום - - - אז מה? הם חוסכים בכסף? כאילו מה? כן. המון המון כסף. אני רק רוצה לציין עוד משהו. אנחנו במפגש פעם בחודשיים יושבים עם עיריית אשדוד, עם כל הצוות, ומנסים, יחד עם אמיר ממחוז דרום ורומי וכל הצוות. באמת, הם מנסים לעשות הכול. אבל אנחנו מרגישים שזה לא זה. אנחנו מרגישים שאין תוצאה. התוצאה היא רחוקה מאוד. ואנחנו מבקשים שהתוצאה תהיה מיידית. באמת, אני רוצה עוד פעם לחזור. יש שכונות שלא פותחים מרפסת. שלא פותחים מרפסת. אמיר, אני רוצה לשאול שאלה. אתם מודעים למפגע הריח באזור יבנה?

אתם יודעים מהיכן מגיע מפגע הריח הזה? מאיזה מפעלים? הוא מגיע מכמה מקורות. איזה מקורות? כמה מקורות. אני חושב, כן, אני מסכים עם מה שאומרת מנכ"לית איגוד הערים, שלהערכתנו המקור העיקרי של הריח השרוף שמריחים התושבים או מתחנת מעבר לפסולת בניין שנמצאת ברחוב כוכב הים של קבוצת - - - אבל יש גם ריחות כימיים. הבעיה זה לא רק הריח. את הריח אתה מרגיש. מה קורה עם כל הפלטות האחרות שאנחנו לא מרגישים והן קיימות? אנחנו גרים בגדות. טוב חברים, בואו נעשה את זה בצורה מסודרת. סליחה שאני מתפרצת, באמת. אני מ-2017 זועקת. כל אחד רוצה לדבר. אנחנו ניתן לתושבים לדבר גם. אני פשוט שומעת ואני בהלם. גברתי, גברתי. אני אתן לך גם לדבר. אני לא מצליח לקבל תשובות פשוט מההתכתבויות שלי אתכם ולכן חשוב לי לשמוע אותך. מה, אתה אומר שאתם איתרתם ואתם יודעים לזהות את המקורות שמהם נובע זיהום הריח, מפגע הריח. אני אומר עוד פעם, יש כמה מקורות. אז אני שואל, מה הם המקורות? אז אני התחלתי לענות. בסדר? התחלתי לענות, ואם אני אוכל לסיים אז תקבלו גם תשובה. יש לעיתים תלונות עם אופי ריח משתנה. מההבנה שלנו, וריח זה דבר חמקמק ולא קל לזהות אותו. ובכל פעם שיש אירוע אנחנו מפעילים מודל מטאורולוגי ואנשים גם יוצאים לשטח ובודקים ואנחנו פונים למפעלים, אז אין לנו תשובה על מאה אחוז מהמקרים. אבל להערכתנו, כאשר מדובר על ריח שרוף שזה חלק גדול מהמקרים האחרונים, המקור הוא אותה תחנת מעבר לפסולת בניין של קבוצת לטלאור כראדי. מול המקור הזה, מעבר להתראה ולשימוע שערכנו להם, הוצאתי להם צווים. גם צו הפסקה לפי חוק רישוי עסקים, צו סגירה למעשה. גם צו לסילוק מפגע, גם צו לכיבוי השריפות. הוצאנו להם פעולות, הם נמצאים בחקירה פלילית. ויש פעולות שמתבצעות מול המקור הזה. ישנם מקורות נוספים. לעיתים התושבים חשים, מרגישים ריח של שפכים. המקורות שם להערכתנו זה מכון טיהור השפכים של מט"ש יובלים. הוא ערכנו מולו התראה, כי קיימנו לו הליך שימוע. והוא מבצע מגוון רחב של פעולות עם תוכנית עבודה מפורטת, כולל להפעיל מתקן קדם טיפול, להשלים מערכות הסמכה וסחיטה. לשדרג ריאקטורים ולבצע פעולות, לטפל בפלטות, עם הקמת בריכה של, סגירה של בריכת ויסות ופעולות נוספות. מאחר ולא הזכרת את המפעלים באזור התעשייה הצפוני באשדוד, אתם מעריכים, משרד להגנת הסביבה שמפגע הריח לא נובע מפעילות של אותם מפעלים. להערכתנו, לפני כמה, שנה או אפילו פחות, היה מקור ריח משמעותי שציין אותו גם נציג עיריית יבנה. ובעקבות זה בוצעו פעולות רבות באחד המפעלים, שגם צוינו פה. ולהערכתנו המקור הזה הוא כבר מקור פחות משמעותי ממה שהתושבים סובלים. על זה מבוסס ההערכה הזאת? חברים, אנחנו ניתן לכולם.

יש פה איזה שהיא בעיה נוספת. אני חושב שהנקודה היא לא רק מה עושים. דרור אהרון, ראש מועצת גן יבנה.

הנקודה היא שאנחנו הופכים להיות פח האשפה של אזור הדרום. גם גדרות, גם יבנה, גם גן יבנה, גם באר טוביה. זאת אומרת, העניין הזה של המפעלים כבר נמשך המון זמן. בזמנו רצו לעשות מפעל לשריפת פסולת, התנגדנו יחד עם כולנו וביטלנו את זה. הצלחנו איכשהו לעקוף את זה. אני אומר עוד פעם, המגמה שמדאיגה היא לא רק איך עושים עכשיו את מה שקיים לפעול, אל מול מה שקיים. כמו לדוגמה בית הזיקוק של פז שמזהם. שימו את זה על השולחן. אתה לא יכול לשבת אחר הצהריים בלי לנשום גופרית, בלי לנשום את כל מה שהם מוציאים החוצה. כנ"ל גם לגבי פי גלילות ויש שם את אגן כימיקלים ויש שם את אדמה ויש שם עוד אלף ואחד מפעלים. יש שם 12 מפעלים בעייתיים. אז כדי לצמצם ולעשות איזה שהיא אכיפה הרבה יותר אגרסיבית, אין להם אינטרס לעשות את זה. אז הם יקבלו 5,000-10,000 שקלים קנס. מה האינטרס שלהם לבוא ולעשות? לכן צריכה להיות פה אכיפה הרבה יותר ברורה, הרבה יותר חדה. ועם מאות אלפי שקלים קנס הם ילמדו שהם צריכים לטפל בדברים. לא יעשו את זה, לא יקרה. הדבר השני, שהוא הרבה יותר מטריד, זו המגמה שהולכת להיות. אם אני שומע שמדברים על העברה מחיפה של כל מיני מזהמים, כאלה ואחרים, לאשדוד. ואני לא שומע איזה שהוא קול שאומר מפורשות לא יקום ולא יהיה, כי אינני יודע מה עמדתה של אשדוד. אני לא רוצה, אני יודע מה עמדתנו. אז זה יותר מטריד, כי המגמה הזאת של להפוך את זה בצורה מסוימת, ממילא יש שם מפגעים, נוסיף עוד כמה, לא יקרה אסון. זה כמו רמת חובב נעשה לנו פה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. ולכן יש פה שני פרמטרים שצריך להתייחס אליהם: הראשון זה מה עושים היום אל מול המפעלים שמזהמים ואיך מצמצמים את הנזקים שקיימים. והדבר השני זה לגבי המגמה הזאת שהולכת להיות. איך נערכים אליה בכוחות משותפים כדי שהיא לא תקרה. כי בסופו של דבר אנחנו יודעים איך הלחצים עובדים. וזה גם כן נושא שצריך לתת עליו את הדעת. תודה רבה דרור. נמצאת איתנו גם חברת המועצה באשדוד, שרון מרק, שגם הכינה נייר עמדה. היא מתנצלת שהיא בזום ולא הצליחה להגיע פיזית. אז אם אפשר להעלות אותה בבקשה. אחרי זה נמשיך, משרד הבריאות נמצא איתנו פה? כן, נשמח גם התייחסות שלכם. ואז נמשיך ונגיע גם לתושבים, שהם הכי חשובים לנו מהכול. שלום חברים, בוקר טוב, אתם שומעים אותי? כן, שומעים ורואים.

תודה רבה קודם כל על ההזדמנות להופיע כאן בפניכם, אפילו מרחוק. אז כמו שציינת, אדוני יושב הראש, אני חברת מוצעת העיר אשדוד. לשעבר סגנית ראש העיר ויושבת ראש ועדת איכות הסביבה. עבדתי 14 שנים באיגוד ערים לאיכות הסביבה. אז אני מכירה גם את האיגוד, גם את המשרד להגנת הסביבה. ובעצם העברתי אליכם, לחברי הוועדה, איזה שהוא מסמך, אני מקווה שקיבלתם אותו. קיבלנו, קיבלנו את זה וקראנו אותו. מצוין. ובעצם המסמך מפרט שם באמת את כל הבעיות או את העמדה שלי ושל תושבי העיר ובכלל אנשי המקצוע, בעניין זיהום האוויר באשדוד. אתם דיברתם הרבה על ריחות ביבנה. אבל אני חייבת לציין ששכחנו קצת לדבר כאן על בנזן ועל חומרים מסוכנים. אנחנו תושבים אשדוד בעצם נושמים, או אנחנו לא יודעים מה אנחנו נושמים. וזה בעיניי הדבר החמור ביותר. יש אצלנו באשדוד מעל 12 מפעלים מזהמים. וכמובן ריכוז תשתיות של תעשייה מיושנות, מדיניות מאוד רופפת וגם כמובן מקורות ימיים כמו הנמל, שגם אותם ועליהם צריך לדבר. שהם גם מזהמים ביותר. ואני אשמח אם אחר כך אמיר או רומי יתייחסו קצת גם לנושא הזה. קצת על תחלואה אולי באשדוד. אז אשדוד היא שיאנית התחלואה בסרטן לגברים, נכון לשנת 2019, שאז בעצם פורסם המדד האחרון של משרד הבריאות. מקום ראשון לצערי גברים בתחלואת סרטן. בנשים במקום התשיעי. ואני חושבת שאשדוד לא זוכה למדיניות ובעצם להתייחסות רגולטורית שתואמת את מידת הסכנות הסביבתיות בעיר. לא במערך הניטור שחסר מאוד, לא בפיקוח, לא באכיפה ולא בדוחות הרשמיים. אז לפני שאנחנו מדברים גם על ריחות וכל מה שדיברנו חסר לנו גם התמונה הכללית של איכות האוויר באשדוד. מה אנחנו נושמים? אין לנו מספיק תחנות ניטור. ורומי ונציגי אשדוד שיושבים שם יודעים ומכירים את המלחמה היום יומית שלי בנושא הזה. לכן הצעתי במסמך שהפניתי אליכם שלושה דברים. ובעיניי אם נצליח לקדם אותם, אדוני יושב הראש, זו הדרך להתקדם ובאמת למצות את הדיון הזה באמת לשלב הבא. שכחתם להזכיר שהמשטרה הירוקה כבר לא בידיים של המשרד להגנת הסביבה. אז כל עניין האכיפה כאן קצת יורד מהפרק.

לפי הפרצוף של אמיר כרגע. המשטרה הירוקה במשרד לביטחון פנים. תקנו אותי אם אני טועה,

אני אתקן את גברתי, זה במשרד להגנת הסביבה. אכן בהסכמים הקואליציוניים היה סעיף בנושא, אבל הוא לא מומש עד כה. ועדיין תקני האכיפה והיכולת של המשרד להגיע ולאכוף באופן משמעותי הוא מאוד דל. יש לנו עסק משפחתי באזור התעשייה הצפוני. יש שם מעל 10,000 עובדים באזור התעשייה הצפוני. 20% מהשנה האוויר המזוהם בחומרים מסרטנים מגיע לשכונות הצפוניות באשדוד ולכל העיר כולה. יש לנו רק שלוש תחנות ניטור באשדוד שמנטרות את האוויר בשכונות שלנו. אחת מהן לא עבדה בכלל מעל 100 ימים בשנה האחרונה. אז אין מי ששומר עלינו באמת. לכן שלושת הצעדים שהצעתי, ובעיניי הם הכי חשובים ואני לא מבינה למה הם לא קרו עד עכשיו.

באמת לקבוע תוכנית חירום לאומית להפחתת סיכונים סביבתיים באשדוד. כמו שקרה בחיפה, אשדוד עיר מזוהמת יותר מחיפה ויותר מרמת חובב, לפי דוח המפל"ס האחרון שלכם, המשרד להגנת הסביבה, בחומרים מסרטנים באוויר. אני מדברת על בנזן. כי זה חומר שלא ניתן להריח אותו ולא לראות אותו. אנחנו נושמים אותו יופי באשדוד וגם הילדים שלנו. הצעד השני, הכרזה על אזור התעשייה הצפוני כאזור מפגע זיהום. זה מהלך שיכריח את העירייה ואת הממשלה לייצר תוכנית פעולה. כרגע אנחנו מדברים פה מה? יש כאן ועדה אחת לכמה שנים שאולי ככה נזכרת בתושבים של יבנה, שעכשיו באמת יושבים ומריחים את זה?

זו ועדה מבחינתי ראשונה בקדנציה הזאת וזו ועדה שתמשיך. לא אחת לכמה שנים.

ואני מודה לך.

הדיונים ימשיכו עד שימצאו פתרון אמיתי.

אם אתה שואל אותי, דבר ראשון שצריך לקרות בשבוע שבועיים הקרובים זה לסגור לפחות אחד מהמפעלים. יקבל צו סגירה, תאמין לי שאתה פתאום תראה, לא סתם שאלתי האם יש פתרון לדבר הזה. ברגע שיש פתרון, ולצערי הרב המפעלים עושים, איך אומרים? מה שבא להם, בוא נקרא לזה ככה, ושמים פה, איך אומרים? גם על השימועים שלכם. באמת, אתם עושים את העבודה שלכם, עד כמה שאפשר,

ממש לא. אבל רגע, אדוני יושב הראש. אני אומר עוד פעם, אתה שומע ממנו סקירה שהם מגיעים למקום והם יודעים והם בדקו 22,

22 זה. כלום, מגמגמים לכם, כמו שהם מגמגמים לנו. אבל בסוף אני אומר דבר אחד, ברגע שאנחנו לא נלך וננקוט צעדים אמיתיים ורציניים. ולזה התכוונתי שצריך לעשות. וכל עוד שלא יסגרו איזה אחד מהמפעלים ויגידו שיש צווי סגירה ושהולכים בכל הכוח עם הדבר הזה, שום דבר לא יקרה. ואנחנו נשב פה עוד שנה ועוד שנתיים ועוד 10 שנים עם אותו מצב. ואולי עם עוד, לצערי, חס ושלום, עוד אלפי אנשים שימותו בגלל הדבר הזה.

ודבר שלישי ואחרון, ואני אסיים אדוני יושב הראש, הקמת שדולה להבראת איכות האוויר באשדוד. זה משהו שיאגד את כולנו, יגרום לכולנו לצאת לעבוד ביחד ולחשוב איך פותרים את הבעיה הזאת. אני סבורה שהקמת שדולה זה משהו שהוא יותר פשוט לביצוע. ואלה ההצעות שלי, הן גם אצלכם בנייר העמדה. ותודה רבה על ההזדמנות. תודה רבה חברת מועצת העיר אשדוד. משרד הבריאות, בבקשה. רק אם אפשר שם לפרוטוקול ואת המיקרופון לקרב, שישמעו. דפנה בלום זעירא, אני מנהלת מחלקת בריאות הסביבה בלשכת הבריאות המחוזית אשקלון. קודם כל אני אומרת שאני מהנדסת, אני לא רופאה. ואני מייצגת את הסקטור אצלנו בנושא. מטריד את המשרד המצב הזה? לא בדיוק.

ואני אסביר לכם גם למה. אמאל'ה. משרד הבריאות אחראי על נושא מים. כל הנתונים של נושא זיהום אוויר נמצאים בידי המשרד להגנת הסביבה. ואם לנו אין מידע קונקרטי נקודתי אנחנו לא בהכרח יכולים לקשור - - - דוח מבקר המדינה על כל כך הרבה אנשים, אתם לא מכירים את הנתונים האלו?

קשה מאוד לקשור את נושא הבריאות. סקר. בוא, אם ברשותך תיתן לי לגמור את הדברים, אני מקווה שתבינו את מה שאני רוצה להגיד. נתוני זיהום האוויר נמצאים בידי המשרד להגנת הסביבה. וכמו שאני אומרת, מאוד קשה לעשות ניטור רציף אחרי בריאות הציבור. הרבה פעמים בריאות הציבור מושפעת מהרבה מאוד גורמים, לאו דווקא זיהום אוויר. לבוא ולהגיד שכל תחלואה קשורה דווקא לזיהום אוויר זה לא נתון שיש בידינו. אבל כאשר נעשה סקר על נושא תחלואה שקשורה לאסתמה בעבר במשרד הבריאות מצאו שדווקא מחוזות דרום ומרכז אין תחלואה מוגברת בגלל תסמינים של זיהום אוויר. אבל מצד שני, בצורה חד וחלק, אפשר להגיד שנושא של, מתוך הספרות, זיהום אוויר בצורה ברורה גורם לזיהום אוויר. זה לא משהו, סליחה, זיהום אוויר גורם לתחלואה ברורה בציבור, גורם למוות. כמו שאני אומרת, לנו אין את הנתונים האלה. מצד שני, זה הנושא של תחלואה ישירה.

אוכלוסייה שסובלת ממטרדי ריח ונסגרת בבתים שלה ונמנעת מלצאת החוצה, אין ספק שגם זה גורם לתחלואה מסוימת כשאיכות החיים שלהם נפגעת. אבל לבוא ולהגיד שהנתונים של אשדוד נקודתית, של אזור התעשייה, הוא זה שגורם לריבוי תחלואה לנו אין נתונים. יש נתונים על ריבוי תחלואה באזור הזה?

יש סקרים, לא רק שאתם ביצעתם, לא רק על מחוז דרום, אלא ספציפית על האזור הזה? עשו בהשוואה כל הארץ. כן, פר מחוזות. של יבנה? לא, לא מחוז דרום באופן כללי. של יבנה, גן יבנה, אשדוד.

לא, אין נקודתי. אני לא יודעת על סקר נקודתי. אז אולי שווה לקיים. לא, עשו בחיפה. בחיפה היה. כשעשו בחיפה עשו במחוזות נוספים ולא מצאו שמחוז דרום או במחוז מרכז. כי לא בחנו את זה. לפי מה שאת אומרת לא בחנו,

אז את לא יכולה להגיד את זה. כי את מתייחסת למחוז דרום, בעוד שאנחנו מחוז מרכז.

אז זה לא הוגן, זו אמירה לא נכונה. בדקו גם מחוז מרכז. לקחו את כל המחוזות. רבותיי, לא עשו. אני לא מכיר שום סקר כזה. שום נתונים כאלה.

האירוע הזה, אני מתרשם מהדברים שלך שהאירוע הזה לא מטריד את משרד הבריאות. מאחר ואין נתונים או שהנתונים - - - אני לא אומרת שזה לא מטריד. אני אומרת אני מתעסקת בנושא מים. נושא של זיהום אוויר, אם אין לי נקודה, נתונים קונקרטיים לנושא זיהום אוויר.

כרגע אמר פה הנציג של המשרד להגנת הסביבה שיש פה חריגות של לעיתים מאות אחוזים מהיתרי הפלטה, מהיתרי הרעלים. הם לא הועברו למשרד הבריאות. אתם לא מדברים? חבל שלא הגיע נציג רלוונטי שיענה תשובות לזה. בפלטה ולא בסביבה. מה זאת אומרת הסביבה? כי באוכלוסייה לא רואים תחלואה מוגברת. לא רואים תחלואה מוגברת בציבור.

כשבן אדם נסגר בבית שלו ולא מתלונן, ברור שיש השפעה בריאותית.

אני מתכוונת שלא רואים את זה מבחינת בתי חולים. הם לא מגיעים לבתי חולים. את צריכה שהם יגיעו לבתי חולים?

תושבי יבנה שעברו לשכונה והם חדשים באזור נשים שיש להן ילדים עם אסתמה מבקרות כל חודש אצל רופא ראות. ילדים שקודם היו פעם בשנה אצל רופא ראות. והמשאפים נערמים. הנתונים שהאלה שדווחו לא באים לידי ביטוי בצורה מוגברת. היא אמרה תחלואה מוגברת, הם הולכים לרופא בשביל לשחק? לא הבנתי. גב' דפנה, אני כן דורש, לא מבקש. אני דורש ממשרד הבריאות שמישהו, שיכינו סקר ובדיקה מעמיקה ספציפית על האזור הזה. אני מתפלא מאוד שזה לא נעשה עד היום. אנחנו כל כך הרבה שנים מדברים על הבעיה הזאת. ואיך משרד כל כך מכובד לא מכבד את עצמו, בוא נקרא לזה ככה. לעשות את הדברים הבסיסיים.

להגיד שאנחנו, פשוט טומנים את הראש בחול. לא מכירים, לא מרגישים איזה משהו ספציפי שאפשר להגיד שזה קשור. אדוני יושב הראש, הם מחוז דרום. באמת שאין עלייה בתחלואה של סרטן? מתי נבדק? לפי איזה נתונים? אין השוואה ביחס לכל הארץ. לוקחים ובודקים את כל המחוזות. אבל יש כאן אזור תעשייה. בכל הארץ יש עלייה.

אין אזור תעשייה מזהם בהרצליה וגם אין בנתניה, יש באזור אשדוד. ולכן, הראייה המחוזית, אנחנו מחוז דרום,

לא כולל ערים שנמצאות במחוז מרכז. ו-ב', הוא כולל בערך 40% משטחה של מדינת ישראל. שוב אני אומרת, בודקים פר מחוזות. זה לא רק מחוז דרום. אני יושבת במחוז אשקלון. הסקר נעשה לפי מחוזות בכל הארץ. הדברים, יש פה שני חברי כנסת שלא באים, אופוזיציה וקואליציה שאומרים לך שהמדיניות שאת מתארת כאן לא מתקבלת על הדעת. מדיניות שבעינינו היא עצימת עיניים ואנחנו מבקשים שתעבירי את המסר. כי אנחנו, אני אדבר עם שר הבריאות היום במליאה. לא יכול להיות שאתם מתעלמים גם ממפגעים שהם בשטח, כי שמעת פה את נציג הגנת הסביבה. וגם מתלונות של תושבים שמעידים גם על מפגעי ריח וגם על מפגעי זיהום ליד אזור תעשייה שהוא רווי בתעשיות מזהמות. אבל יש נתונים. אמרו שאחוז סרטן בגברים הוא הכי גבוה. זה נתונים. אבל קשה מאוד לקשור תחלואת סרטן. זה מקום ראשון, מה זה? אבל זה גם מרכבים, זה מתעשייה, מגורמים נוספים. רכבים יש גם בתל אביב. בכל הארץ יש עלייה. זה בדיוק העניין. דפנה, אנחנו במושב הבא, בעזרת השם, נקיים דיון. ואני מבקש עד אז, אני גם אדבר עם השר ארבל בנושא הזה, שר הבריאות. אני כן אומר לך כבר שיהיה דיון המשך בתחילת המושב הבא. החודש הראשון של המושב אני מקווה. ואני כן ארצה לשמוע ממשרד הבריאות מה נעשה, איזה סקר,

מה התקדמתם בנושא הזה. כי זה לא, לא יכול להימשך ככה הדבר הזה. יש את איגוד ערים לאיכות הסביבה, הגב', המנכ"לית. בבקשה. שלום. אז דבר ראשון אני מודה באמת על המפגש הזה ועל הפעילות הציבורית שמבצעים גם תושבי אשדוד וגן יבנה ואנחנו עובדים איתם בצורה מאוד פעילה ושוטפת. אני רק רוצה להגיד כמה מילים על איגוד ערים חבל יבנה. הוא מאגד שמונה רשויות מקומיות. העיר הגדולה היא אשדוד. יש עוד שלוש רשויות, מועצות מקומיות גן יבנה, בני עיש. באר טוביה? לא, באר טוביה לא שלנו. גורמים לנו להמון מפגעים. ויש לנו מועצות אזוריות, גדרות, חבל יבנה, שורק. חצי מיליון אנשים, בקיצור. 300,000 תושבים, שזה המון. אזור התעשייה העיקרי באמת הוא באזור אשדוד, האזור הצפוני. ואני חייבת להגיד ששנה שעברה, כמו שאתם יודעים, אזור התעשייה באשדוד מכיל המון, מספר רב של מפעלי תעשייה, תשתיות, שני נמלים, תחנת הכוח ועוד ועוד. הריכוז הזה של התעשיות והקרבה לאוכלוסייה וגם האוכלוסייה שמתקרבת, את זה אנחנו יודעים גם באזור יבנה. וכן המפלס של שנת 2021 שהראה על המשך עלייה של פלטות של המפעלים. הנושא של חברת חשמל שביקשה תוספת להפעלת היחידות הקיטוריות המזהמות. הדברים הללו הובילו אותנו כאיגוד ויזמנו עם המשרד להגנת הסביבה ועיריית אשדוד להקים צוות משותף לפעולה מיידית. תוכנית פעולה שמטפלת בכל ההסדרה של מפעלי התעשייה. החל מהרישוי, שזה באמת בדיקת הפערים של הדרישות ברישיונות עסק, היתרי רעלים, היתרי פלטה. לבדוק האם התנאים הם אכן התנאים המחמירים בהתאם לדרישות מדינות מפותחות. ששם גם מצאנו פערים ולכן יש כרגע עדכון של התנאים. חלק מהם כבר עודכנו. יש את הנושא של פיקוח, שהוא מוגבר יותר בעקבות הדרישות הללו. גם סיורים, דיגומים, בדיקות פתע בארובות וכדומה. שאנחנו רואים שיש בזה פערים, ולכן יש גם פעילות אכיפה. נוסף לזה,

ששרון גם דיברה על זה, אז אני רק רוצה לעדכן שאנחנו מפעילים מערך ניטור רציף, שקוף לציבור, עם הסמכה של תשע תחנות ניטור. חמש מהן הן באשדוד והזמינות שלהן היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו לא מוצאים חריגות, לשמחתי, לא מצאנו חריגות. איך תמצאי חריגות? תספרי להם שאתם מכסים אותם בשקים. אז גם על זה אני אענה.

מה נשמע? לא הבנתי את הדבר הזה.

שנייה, אז אני אסביר. פשוט יש מה שנקרא חיישני ריח. אז פשוט מישהו דואג לבוא ולשים על חיישני הריח, לכסות אותם.

דרור, שנייה. למה שנייה? למה כל הזמן את מגנה על הדברים שאתם עושים?

למה כל פעם שנייה? אבל היא לא הכתובת לעניין הזה. תחנות הניטור שלנו,

מה שאדיר מדבר עליו זה בכלל דיגום ולא תחנות ניטור. אז לכן יש הפרדה שונה ביניהם. תחנות הניטור מנטרות במהלך ניטור רציף של 24 שעות, 7 ימים בשבוע. כל השנה יש זמינות נתונים של מעל 90% של התחנות הללו. אדיר מדבר על דיגום סביבתי. אני חושבת שהמשרד להגנת הסביבה ענה על זה, שזה דיגום שמבוצע אחת לשבועיים. ולכן במשך הזמן, על מנת לשמור את המכשירים זה מכוסה. אבל אין קשר בין הדיגום לבין תחנות הניטור. הדברים הללו הובילו באמת לכל הנושא של תוכנית הפעולה המיידית. ואנחנו רואים שבעקבות זה א', כמו שאמיר אמר, אכן היו, גם בעקבות הדיווחים שלנו וגם דוחות סיור שלנו, התקיימו שימועים. כמו שאתם רואים, באמת זה לא הגיע עדיין לשלב - - - כן, אבל אין עיצומים כספיים ולא קורה עם זה שום דבר. ולא שמעתי חוץ ממקום אחד שהזכירו פה שאיך אומרים? פעל ועשה, התחיל לעבוד.

זה דבר שמדברים עליו כבר כמה שנים. ובאמת, לא נעשה דבר, בהסתכלות שלי. אבל אני רוצה לדבר על משהו מאוד חשוב. כי אני חושבת שאמיר דיבר על התוכנית והפעילות של המשרד להגנת הסביבה. כרגע יש פעילות של מדינת ישראל וממשלת ישראל על כל הנושא של העתקת מפעלים ממפרץ חיפה ובוחנים להם חלופות בכל הארץ. זה נכון שבחיפה אכן היה זיהום אוויר ומפגעים. ואכן נעשתה פעולה מאוד משמעותית. תוכנית פעולה שהובילה להפחתה משמעותית בפלטות, בזיהום האוויר מחיפה. לצערי, באזור שלנו אנחנו לא, לא היה את זה ולכן התוכנית שאנחנו יזמנו והיא תוכנית משותפת עם המשרד ועם עיריית אשדוד, היא התחילה שנה שעברה. והיא תוביל באמת להפחתה. עם זאת, עדיין יש פלטות מהמפעלים האלה. ולכן, הפעילות שכרגע מתקיימת של העתקת המפעלים ובחינת חלופות, ורוב החלופות שנבחנות הן באזור אשדוד. ולכן זה חלם. כי מה שיקרה זה שאשדוד בעוד עשר שנים יעשו את אותה תוכנית של העתקת מפעלים מאשדוד, כמו שעושים מחיפה. לאן יעתיקו אותם? בחיפה אני רואה סוגרים, מעבירים. לאן יעבירו? רוצים להעביר בין היתר לאשדוד.

כל חלופה, ואני אגיד לכם גם בדיוק מה. מאחר וסוגרים את בתי הזיקוק בחיפה, אז כל הנושא האנרגטי והתזקיקים וכדומה וגפ"מ וכדומה, בוחנים לזה חלופות בארץ. ובכל מקום החלופות שנבחנות זה אשדוד. מסיבה שזה יש לזה נמל וזה נמצא במרכז וכדומה. וזה חלם. לכן אנחנו נמצאים בכל הוועדות האלה. ואנחנו נשמח מאוד שתצא גם קריאה מהוועדה הזאת,

אני אשמח מאוד שגם ממך זה ייצא. שלא יכול להיות שאשדוד תהיה חלופה למתקנים האלה. אנחנו מדברים על העתקה של חוות גפ"מ, אנחנו מדברים על קונדנסט לייצוא, ולא מדברת על ייצור של שימוש כייצור, אנחנו מדברים על ייצוא. אנחנו מדברים על מספר רב של זה. ולכן, ביטומן שאין שום סיבה שבאשדוד, שיש בזה גם ככה מפגעי ריח יביאו גם ביטומן. ולכן אנחנו מתנגדים. אנחנו באיגוד ערים הכנו בחינה של ההשלכות של העתקת החלופות האלה לאשדוד. גם מבחינת זיהום אוויר וגם מבחינת סיכוני חומרים מסוכנים. העתקה שלהם תוביל גם להגברה של זיהום אוויר וגם להסתברות גבוהה יותר לאירועי חומרים מסוכנים, גם כתוצאה משינוע וכדומה. לכן, אם הוועדה הזאת תוכל להצטרף לפעילות שלנו, של איגוד ערים, של עיריית אשדוד, למניעת העתקה של התשתיות האלה לאשדוד, אני חושבת שזו תהיה הברכה הגדולה ביותר שיש לוועדה.

אלי מזוז נמצא איתנו פה? כן. תודה יושב הראש. אלי מזוז, סגן ראש עיריית יבנה. אני בצער רב, ויש פה אנשים ממאבק למאבק בנושא הזה. היינו כאן ב-2016-2017 על אותו עניין בדיוק. זה לא דבר שנפתר. זה דבר שגדל. הדוח של המשרד להגנת הסביבה ב-2021 אומר שהפלטות גדלו. שמענו כאן שיש חריגות של מפעלים רבים. ואני לא אחזור על כל הדברים שנאמרו. אבל הקנסות לא מדגדגים למפעלים. אנחנו כבר כמה שנים במאבק הזה. אתה פתחת בפתח דבריך בנושא אחר. בנושא של ההפגנות. אנחנו צריכים להגיע לשם? כי מפה זה לשם. מפה זה לצומת אשדוד. אין לנו משהו אחר. אתם קו ההגנה האחרון שלנו. אנחנו מדברים פה בנועם,

אבל אנחנו זועקים. "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". מה קורה? הילדים חולים. זה לא רק הילדים. המבוגרים, כל מי שיש לו בעיות נשימה חווה את זה. אני אתמול בלילה, אני גר במזרח העיר, לא במערב העיר באזור שקרוב לאשדוד. יצאתי החוצה לדבר בטלפון בערב, האף שלי שרף. אנחנו נפגעים. ומפה, עם כל הכבוד להפגנות היום, אנחנו נפגין, נחסום את הצמתים באשדוד. נגיע עם רכבים ונעשה בלגן. אם זה הפתרון, אם זה מה שעובד, זה מה שנעשה. אנחנו לא יכולים להמשיך בצורה הזאת. או שיהיה פה קו שלכם, שאתם קו ההגנה האחרון שלנו. אנחנו נציגי ציבור למטה, אתם נציגי ציבור למעלה. אתם יכולים לתת את ההוראות. לכם יש את הכוח. אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה על איך שדיברת ואיך שהכנת את הנושא. ותודה ליוראי. באמת הדבר הזה, אנחנו זועקים אותו. האנשים פה התארגנו, התושבים התארגנו למאבק של שנים. וזה לא אמור להיות ככה, לא כל כך הרבה זמן. בשש שנים האלה, שבע שנים הללו, אני לא יודע כמה אנשים נפגעו כבר. ומישהו ייתן את הדין על זה. אם לא בבית דין של מטה, אז בבית דין של מעלה. ואי אפשר להמשיך עם הסיפור הזה. אז אני רוצה להגיד תודה לך וליוראי ולכל המשתתפים. אבל נמאס לנו מדיבורים. באמת שנמאס לנו, רוצים להתחיל לזוז. אתה צודק במאה אחוז. נמצאת איתנו גם רונית, שיזמה את הזה. רונית נמצאת איתנו פה? בבקשה. א' אני רוצה להודות לך, כבוד יושב הראש, גם על איך שהצגת את הדברים. ועל התושבים כאן רעות ואדיר, שמובילים את המאבק הזה בצורה מדהימה בין התושבים. ועל חבר הכנסת יוראי, שמלווה אותנו כבר הרבה שנים ורק אנחנו מבקשים אז הוא נוכח. אמרו כבר את כל הנתונים. אני לא אחזור עליהם, למרות שיש לי כאן שני עמודים של נתונים. אני רוצה לומר דבר אחד ברור. לישיבה הזאת צריך לקרוא ישיבת חירום מצילת חיים. לא פחות מזה. כי כל הנתונים האלו שאני הבאתי מהבית, הוכחו כאן כחד משמעיים, שמסכנים חיי אדם. לא בעוד יומיים, לא בעוד חודש, הם כבר עכשיו יש תוצאות רעות לעניין הזה. ואם משרד הבריאות לחלוטין עדיין אין לו שום נתון מעמיק, אז משרד הבריאות חייב היה לקבל כבר מהמשרד להגנת הסביבה. שנייה, סליחה שאני ככה קוטע באמצע. אני מקווה שלא ככובע של משרד הבריאות, ממה שאת שומעת את כן חרדה מכל המצב אני מקווה.

כי ככה שאלתי וזה היה נשמע שאתם כאילו אנחנו נמצאים בעולם אחר אנחנו נמצאים. מה שאני אמרתי זה שנושא של זיהום אוויר הוא פחות נושא של משרד הבריאות, לא כי אנחנו לא חרדים לתושבים. ידוע שזה זיהום אוויר גורם לתחלואה וזה ידוע שיש את התחלואה הישירה והעקיפה. אולי עדיף שלא תגידי את זה למיקרופון.

אדוני יושב הראש, בדוח משרד הבריאות, יש לי פה נתונים.

תסלחי לי, לומר שזיהום אוויר זה לא עניינו של משרד הבריאות זה פשוט - - - זה לא מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאת - - - רגע, שוב פעם. אז יכול להיות שאני לא מבין עברית, אבל זה מה שאמרת. זה לא מהסמכויות של משרד הבריאות. מה לא בסמכויות? בסמכות של משרד הבריאות לבצע סקרים שמצביעים על תחלואה. יוראי, יש לי פה נתונים רגע מדוח משרד הבריאות משנת 2018. לא,

אי שוויון בבריאות והתמודדות. אשדוד נרשמה כשיאנית הסרטן מכל הסוגים בקרב גברים. דחיל ראבק, 2018. אני לא אתייחס, יש פה דוח מ-2015 ו-2011. אני שואלת האם אפשר לקשור את זה - - - אני לא יודע כבר מה. אשדוד ב-2011, 2015, ניצבת במקום השני בישראל בתחלואת סרטן בקרב גברים. זה רק הולך ומחריף. זה רק הולך ומחריף. בבקשה, זה הדוח של משרד הבריאות. אני יכול לקבל - - - דרור, אנחנו באמצע רשות הדיבור של הגברת רונית. אני יכול לקבל, גברתי, אני יכול לקבל אמירה שלך - - - אשדוד ואשקלון מפת זיהום האוויר. בבקשה, משרד הבריאות. משרד הבריאות, זה לא אני. אבל אתה לא יכול

רק הבאתי הערה קטנה. כי כששומעים פה את הכול ולשמוע את משרד הבריאות כנגד שאומר אין לי משהו מוכח שזיהום אוויר קשור לזה,

לא ענייני, לא הסמכות שלי. כאילו אנחנו נמצאים פה בשתי מדינות. אמירה, גברתי, באמת בכל הכבוד. אמירה שלך שאין נתונים שקושרים את הקשר הסיבתי היא מקובלת, יכול להיות שאין לכם נתונים. אז תבצעו סקרים. לומר שלמשרד הבריאות אין לו שום קשר לזיהום אוויר ולטיפול בו ולסמכויות של הטיפול בו זה לא נכון וזה לא מתקבל על הדעת. אני אדבר על זה עכשיו עם שר הבריאות במליאה, אבל זה לא יעלה על הדעת.

אני מבינה. הסמכויות בנושא זיהום אוויר אינן של משרד הבריאות. טוב, אנחנו נמשיך עם הגב' רונית. כבוד יושב הראש, זה רק מוכיח, הסערה הרגשית היא ממש סערה רגשית כאן. מוכיח כמה אני צודקת שלוועדה הזאת, לישיבה הזאת צריך לקרוא ישיבת חירום מצילת חיים. יחד עם זאת, אני גם באה ואומרת למשרד להגנת הסביבה, לא יכול להיות שהם רואים חריגות כאלו לאורך שנים והם לא מוציאים כרטיס אדום למשרד הבריאות ולא זועקים. זה לא משרד שמוציא מסמכים, אמור להיות רק מסמכים וסקרים. זה משרד שצריך לעזור להציל חיים. ושני המשרדים האלו יש להם כאן כרגע כתב אישום. על מחלות שכבר קיימות ואין צל צילו של ספק שהן קיימות. לכן אנחנו כתושבי יבנה מבקשים מכבודו להוביל מהלך של החלטה ככל שכבודו יכול בוועדה הזאת. א' לחייב את שני המשרדים האלו בדוחות מיידיים על הצלת חיים של התושבים שלנו. ודבר נוסף כמובן, שאוי לנו אם אנחנו נהיה עוד פעם, ואני אהיה הכי בוטה, כי אני ממש נסערת. שאנחנו לא נהיה הפתרון של חיפה, שבסוף זה רק יגביר את התחלואה. אסור לנו להיות הפתרון של חיפה. שני הדברים האלו חייבים נכון להיום. ואני מאוד מעריכה ומאוד מודה לכבודו, שאומר שהוא ימשיך לעקוב אחרי זה גם במושב הבא. אנחנו חייבים תשובות, מסמכים, סקרים. בואו נדבר על סכנות. זה כבר עברנו את זה. תודה רבה לך. יעקב, נכון? כן, יעקב פלאצ'י. הייתי רוצה לומר שני דברים בעניין הזה. ראשית, אנחנו צריכים לעזור למשרד להגנת

והוועדה צריכה לעזור למשרד להגנת הסביבה בתקנים שיאפשרו אכיפה. אכיפה אפקטיבית. כן, אבל אני מדבר גם בתקנים שיש. אחרי שאתם כבר יודעים, מה נעשה, מינימום?

הרבה על עיצומים כספיים שקרו למפעל אחד. יש למעלה מ-12 מפעלים. מה נעשה? כל הזמן אתם חוזרים על אותו דבר.

אני מה שנקרא קצת יותר מתפרץ. אבל זה דבר שפשוט לא מובן. אתם כבר יודעים מי זה. אתם יודעים מי זה. והעירייה גם בסמכות. מה העירייה עושה? נו, בוא נשמע? יעקב, אני מכיר אותך שנה שנתיים. בואו תגידו לנו, אנחנו בינתיים נושמים את כל הגועל נפש הזה. לעירייה לצערי אין - - - אני צריך לתת שיניים למשרד לאיכות הסביבה?

יש לו, מה הוא עושה איתם? אתה מדבר על עוד תקנים. מהם התקנים שקיימים? מה הידע שאתם יודעים? מה עשיתם עם זה? לקרוא לשימוע זה מאוד נחמד. אבל באמת, אני אומר, זה סיפור של כמה שנים. מילא היית אומר לי שב-2023 כאילו איך אומרים, פעם ראשונה שאתם מודעים לדבר הזה. יושבים פה אנשים שכבר שנים מדברים על זה. יש פה דיונים שנה אחרי שנה, כמו שנאמר. ואיפה המשרד לאיכות הסביבה? מה הוא עשה עם זה? כלום, כלום ושום דבר. רגע, אמיר, אולי תענה?

הדבר הנוסף הוא, כפי שצוין פה, שאני רוצה לציין פה. תמ"א 75 ופינוי התעשייה הפטרוכימית מחיפה, כפי שנאמר פה, לא יכול להיות לאשדוד. ראש עיריית אשדוד נפגש בחודשיים האחרונים הן עם השרה להגנת הסביבה והן עם שר האנרגיה, ישראל כץ והודיע להם חד משמעית שאשדוד לא תאפשר העברת תשתיות נוספות מזהמות לשטחה. אני מקווה שלא נצטרך להגיע למאבק ציבורי בעניין הזה. אבל אנחנו נעשה כל מה שניתן כדי שזה לא יקרה. בנוסף, אנחנו ניהלנו בתקופה האחרונה מאבק מול חברת חשמל, על מנת למנוע הפעלת יחידות מזהמות. ואנחנו נעמוד על כך שהדברים האלה לא יימשכו. יעקב, שאלה. לך יש, לעיריית אשדוד יש גישה למצלמות הבקרה של המשרד להגנת הסביבה שמותקנות במפעל באזור התעשייה הצפוני באשדוד? יש לה, לאיגוד, האיגוד הוא למעשה זרוע שלנו.

מדוע אתם לא נותנים גישה לציבור למצלמות הללו? לא יכולה.

בחיפה יש גישה לציבור. אז למה באשדוד לא? המצלמה או כל הנתונים זה הנתונים של המשרד להגנת הסביבה בהתאם להיתרי פלטה. ולכן מי שצריך לתת את זה, זה יהיה - - - לכם אין התנגדות לאפשר לציבור גישה לנתונים האלה.

אז אמיר, למה אתם לא נותנים? המשרד להגנת הסביבה, למה אתם לא נותנים גישה לציבור, בדומה לחיפה? הכוונה למצלמות של הלפיד? של בית זיקוק? של כל המצלמות שנמצאות בבתי הזיקוק או בכל המפעלים. איפה שיש לכם מצלמות שמנטרות אחר המפגעים הללו.

אני מוכן לבדוק את זה. אני לא הכרתי שיש איזה שהוא רצון לפרסם.

אני מוכן לבדוק את זה ולחזור לאדוני חבר הכנסת. לא רק מצלמות, נתונים און ליין. כן, אלה הנתונים. על זה אני מדבר.

איזה נתון לא מפורסם? אני מדבר על הגישה למצלמות. המצלמות אני מוכן לבדוק. בחיפה זה קורה. לא ידעתי שיש בקשה. הכוונה למצלמה שמצלמת את הלפיד של בית הזיקוק.

נמצא איתנו פה תושב אשדוד, שהוא גם חבר הכנסת. חבר כנסת והוא גם תושב אשדוד שמכיר את המצוקות וגם שומע את רחשי הציבור עצמם כל יום. וגם הוא עצמו מרגיש. הוא וילדיו. אז אני אשמח מאוד ידידי, יושב ראש הסיעה שלנו, ינון אזולאי,

קודם כל הוא נושם את המפגעים. אשדוד. ונושם את האוויר של אשדוד. אבל לצערי זה לא אוויר נקי. אז קודם כל תודה רבה לך אדוני היושב ראש. זה לא אוויר פסגות. אתה יודע מה?

שיהיה אוויר נקי, מספיק לנו. אנחנו מסתפקים גם בזה.

תודה רבה לך אדוני יושב הראש, שקודם כל בכלל בכל נושא, גם איכות סביבה וגם פריפריה אתה תמיד נמצא וזו הוועדה בעצם. אז זה השילוב הכי טוב שיש, הכי טוב, כן?

ויוראי, תודה רבה לך על עצם הדיון. אני גם בעבר גם בנושא של אשדוד, אני טיפלתי בזה ואני עכשיו גם אהיה מאותגר לטפל בזה יותר. אז יוראי יש לך לא רק שותף, אלא ביחד לעשות את הכול. אני גם מכיר את שרון מרק, אני לא יודע אם היא נמצאת פה או לא. הייתה בזום. שהיא באמת לקחה את זה ושנים היא בתוך זה. וכשאני מסתכל, לפעמים אנשים אומרים: שמע,

עוד קצת ריח פה. נו מה, נו רע. אבל זה מחלות.

זה לנשום מחלה ומחלה נכנסת וזה עוד חיידק ועוד חיידק ובסוף זו מחלה גדולה. ילדים הולכים ונושמים את זה, גדלים עם מחלות נוראות. מתים מזה. כן, מתים מזה. ולפעמים יש נפגעים שסובלים את הנכות הזאת. אני גר ברובע ז' באשדוד, בטח מי שאשדודי יודע מה זה. גם לשם זה מגיע, עד ליבנה זה מגיע. עכשיו אני מסתכל, לפעמים עירייה שמסתכלת נטו אומרת שמע, אני רוצה להיות עירייה עשירה, עירייה איתנה.

זה לא מה שצריך לנהל עיר. צריך לנהל, לראות קודם כל מה התושבים. אז מה אתה רוצה, שתהיה לנו עיר עשירה עם תושבים מתים? עם תושבים חולים? לזה אנחנו לא צריכים להגיע. וזה המאבק שלנו. המאבק שלנו להיות בריאים. גם אם העיר תהיה ענייה, אבל אנשים יהיו בריאים ומאושרים. זה מה שצריך. כשאנחנו נהיה בריאים אנחנו נהיה מאושרים. אנחנו מוכנים לשלם בשביל שנהיה בריאים. כל אחד מאתנו, אם חס ושלום הוא צריך איזה משהו הוא רץ לרופא ומשלם לרופאים פרטיים בשביל להיות בריא. אז העירייה תהיה עשירה. אנחנו עצמנו לא רוצים גם כן להיות עשירים. לא רק שהעירייה לא, גם אנחנו לא רוצים להיות עשירים, אנחנו רוצים להיות בריאים. עשיר זה עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אם יש לנו את זה ללכת כל בוקר, אז אנחנו יודעים שעשינו את המאה אחוז בשביל עצמנו לחיות טוב אחד עם השני. כשאנחנו חלילה לא מרגישים טוב זה מעכיר את האווירה. ובסוף גם העירייה לא עשירה בגלל זה. והמשרד לאיכות הסביבה, יש לכם חלק גדול בנזק שאנחנו חיים בו, בחולים שנמצאים. אף אחד לא נקי מזה. אתם גורמים לזיהום האוויר הזה. אם רוצים להביא לנו את חיפה לאשדוד, זה לא יקרה.

ולא משנה מה יהיה, זה לא יקרה. תפתחו עוד בית עלמין באשדוד וזהו. פתחתם בית חולים, תפתחו גם בית עלמין. אי אפשר, אי אפשר להמשיך לחיות ככה. אנחנו נושמים את זה, אני יודע מה זה. באמצע הלילה הילד שלי יכול להתעורר ולהגיד לי 'אבא,

ריח'. אז מה אני אגיד לו? נותנים לך את הרעל ישר לגוף, דרך הנשימה שלך? דרך האוויר שלך? אנחנו צריכים לעשות הכול שזיהום האוויר הזה לא רק שלא יהיה לנו יותר, להוציא אותו, לזרוק אותו מהעיר. יש מספיק אזורים מרוחקים במדינה הזאת שאפשר לקחת אותם במקומות נידחים. אז שיהיה ארנונה לאיזה מקום, לא יודע לאן תקראו לזה. שיהיה באוויר, שייקחו את כל הארנונה למדינה מבחינתי, למשרד לאיכות הסביבה. אבל לא יכול להיות שאנחנו פה כל יום נקום ונבדוק האם אנחנו חיים טוב, האם אנחנו בריאים? רגע, אני משתעל, למה אני משתעל. דלקת הראות הזאת ממה נובעת לו? האדם הזה חולה במחלה, ממה? המחלה הנוראה, ממה זה? ואז אומרים תשמע, יש שם זיהום אוויר. תסתכלו את הנתונים מה קורה. תסתכלו את הנתונים מה קורה עם המחלה באשדוד. שלא תדעו מה זה המחלה הנוראה הזאת. אני יודע מה זה, לצערי. אבא של נפטר מהמחלה. אז אני יודע מה זה לטפל באבא או בבן משפחה כזה. אז מה אנחנו רוצים? שבכל בית חלילה יקרה דבר כזה? זה כבר קורה. וזה כבר קורה. אנחנו צריכים לשבת ואת הנזק הזה שאנחנו צריכים את המפגע התברואתי הזה להעיף אותו מאשדוד ולעשות את הכול שחיפה לא יגיע לאשדוד ולא שום דבר אחר לא יגיע לאשדוד.

גם את הקיים אפשר להוציא ומה שנשאר אפשר לטפל בזה, אפשר לטפל בסינון של זה. והמשרד לאיכות הסביבה, אני פונה לשרה לאיכות הסביבה. לא רק בחופים לטפל ולא רק בקרנות שיש שם. אלא לטפל במפגעים האלה בראש ובראשונה. בבריאות הציבור. כן, בריאות הציבור זה אצלך. אם אנחנו נחסוך בזה יהיה לנו כסף לבריאות, נוכל להפנות את הכסף הזה לדברים יותר חשובים לנו.

תודה רבה לחבר הכנסת. דברים, איך אומרים? מדם ליבך. ואני, רק לא היית בהתחלה. דיברו פה על משרד הבריאות, שחייבים לקחת את זה ביחד, לטפל בזה. כי משרד הבריאות לא מכיר מספיק או לא בסמכותו מספיק. או אין לו אפילו נתונים. האחריות היא היום עלינו, אדוני יושב הראש. אנחנו גם כממשלה אסור לנו להתנער. ולא משנה איזה משרד. כיום וכחברי כנסת, כשליחי ציבור. אבל עוד יותר, עוד יותר האחריות עלינו שאנחנו היום בממשלה. אנחנו לא יכולים היום להזיז את זה מאתנו.

כמו שאתה אומר, לשר הבריאות, שכולם יודעים שהוא עושה פה עבודה טובה. לא בגלל שהוא מהמפלגה שלי. אנחנו יודעים את זה. צריך לפנות למשרדים ולא לחשבן. אנחנו צריכים לדאוג לבריאות הציבור. בשביל זה הם שלחו אותנו. לא שלחו אותנו בשביל לעשות את המשכורת וללכת. אוקיי, תודה רבה. אני מוכרח ללכת למליאה, כי יש לי שאילתה שאני שואל. גם לי יש שאילתה. אבל אני גם חייב לסיים עד 11:00. גם ככה חייבים לסיים עד 11:00. יש לי גם שאילתה. בגלל שהזמן קצת קצר יש עוד כמה אנשים שהגיעו ורוצים לדבר ואנחנו חייבים לסיים. אם נצליח, אבל כאילו, יש פה כמה, יש פה ד"ר אלי נחמני. לא יודע אם יושב ראש האופוזיציה לשעבר או לעתיק? בהווה בוודאי. לא יודע מה יהיה בעתיד. לא משנה. הוא בא פה כחלק מהאזרחים של אשדוד. אתה מסכים איתי אלי?

אני צריך להדגיש יושב ראש האופוזיציה. אלי, אתה בא קודם כל כאזרח.

אני חבר המועצה 15 שנה. אני חבר ועדת איכות הסביבה גם פחות או יותר אותן שנים. לצערי, יש מדיניות של יד קלה או בכלל לא מדיניות של אכיפה של המשרד לאיכות הסביבה. אנחנו אומרים את זה בכל ישיבת ועדה של איכות הסביבה בעיר. אנחנו רואים את חוסר המעש וחוסר האכיפה. העניין שמפעלים מזהמים וחוזרים. אנחנו יודעים בדיוק מה המפעלים המזהמים. אנחנו לא מדברים על שנה שנתיים. אנחנו מדברים על עשרות שנים של זיהום. ואף אחד לא עושה שום דבר. אנחנו מדברים על נושא של תחנות ניטור שנסגרות או מכוילות כאשר כל המפעלים יודעים מתי הם מכוילים. ואז יכול להיות שבאותם רגעים אותם מפעלים עושים גם את הכיולים אצלם במפעלים. אנחנו מרגישים את זה בתחלואה, אנחנו מרגישים את זה בכל רגע ורגע. גם בריח שאנחנו מריחים וגם בבריאות של התושבים. עצימת העין של המשרדים היא מקוממת.

אם לא היינו עושים את המלחמה בנושא הזה של היתר הפליטה שנתנה איכות הסביבה, נתן, המשרד לאיכות הסביבה נתן את ההיתר. ואנחנו נלחמנו ועצרנו את זה. רק אז המשרד לאיכות הסביבה חזר בו. אנחנו חייבים לעשות כל פעולה ובמיידי. אנחנו לא ניתן לאף אחד להביא עוד מפעלים מזהמים. אנחנו לא רק שלא נביא מפעלים מזהמים, אלא אנחנו נצמצם את המפעלים המזהמים פה בעיר. אנחנו חולים. אנחנו צריכים להבריא את האזור הזה. האזור הזה הוא אזור מזוהם. הפכנו להיות פח אשפה של המדינה וחייבים לעצום את זה. תודה אלי. רעות כהן נמצאת איתנו פה? בבקשה, ממגמה ירוקה.

מגמה ירוקה וגם תושבת יבנה. לשמחתי, בסוף הדיון הזה רוב מה שתכננתי להגיד כבר נאמר. אני רק מבקש מראש סליחה, לא כולם יוכלו לדבר. אני יודע שאנשים הגיעו ורצו להשמיע. אבל, אז לפחות עכשיו שיבנה ירגישו שהיא, רעות כהן מייצגת אתכם. למרות שייצגו אתכם גם,

כן, האנשים החשובים שהגיעו. בבקשה רעות, כן. קצת צעקתי את זה קודם כשהתפרצתי. אבל באמת חלק גדול מהכאב והסבל של התושבים ביבנה זה העובדה הזאת שכולנו נכנסנו לשכונה חדשה, אל דירות חדשות. ואם זה מי שהגיע עם קצת אסתמה נהיה לו קצת אסתמה. ומי שרגיל לישון עם חלון פתוח גילה שהוא לא יכול כבר לעשות את זה. ואזור התעשייה הצפוני של אשדוד הוא מייצר מפגעים וזיהום אוויר כבר שנים ארוכות. יש פה כרוניקה ארוכה. באשדוד מי שגר סמוך לאזור הזה זה רק מי שלא הייתה לו ברירה. כל מי שיכל ברח משם ויצא משם. ולצערי, כמו שהקימו את השכונה שלי, אז גם באשדוד בונים עכשיו ממש סמוך לנמל שכונת פאר חדשה. וזה נראה שאין הפקה של לקחים. החשש מפינוי מפרץ חיפה לתוך אשדוד גם הוא מדאיג. ואני באמת תמהה איך זה יכול להיות שהפתרון של המדינה זה פשוט להזיז זיהום ממקום אחד למקום אחר. איך אין בעצם יותר מאמץ לאנרגיות ירוקות ויותר מאמץ לגמול אותנו מתזקיקי נפט? ולמעשה פשוט חוזרים על אותן הטעויות פשוט במקום אחר. דיברו פה על התקינה של המשרד להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה במחוז דרום מכסה 60% משטח מדינת ישראל ויש בו הכי הרבה מפעלים מכל שאר המחוזות.

אז אמרו פה מספרים מצחיקים של שלושה תקנים של אכיפה, שניים מאוישים. יש שמיכה שהיא קצרה מידי. וכל פעם כשמישהו מושך אותה לכיוונו, במקום אחר היא חסרה. אמיר, חסר כסף לעוד תקן? התשובה היא שחד משמעית אנחנו צריכים עוד תקנים. התשובה היא חד משמעית, בוודאי. אני שואל האם באיכות הסביבה חסר להם כסף לעוד תקן אחד? התשובה היא כן.

התשובה היא כן. כן. על זה מדבר דוח מבקר המדינה.

איך הם אמורים להגיע ולעשות את העבודה אם אין מי שיעשה? על זה קם ונופל דבר. בגלל זה אין יותר שימועים ואין יותר אכיפה ואין יותר צווים. בפירוש. תושבי יבנה ייצרו בשנה האחרונה מאות פניות. לכן הגיעו המשרד להגנת הסביבה והתחילו לעשות את העבודה בשטח. וזה מה שקורה כל כמה שנים. קרה עם תושבי גן יבנה, קרה עם תושבי ניר גלים, קרה עם תושבי אשדוד. אי אפשר להיות ב- cycle הזה, יש פה כרוניקה מאוד ארוכה. קרה גם עם תושבי יבנה, פשוט לפני כמה שנים.

אנחנו חייבים, רק אם אפשר להתכנס לסיום.

מצטרפת לקריאה למשרד הבריאות לחקור את נושא הבריאות. אי אפשר להסתכל על זה בנפות ואי אפשר לחכות שהמשרד להגנת הסביבה יזמין את התושבים, כי עד אז יחלפו עשורים וכבר תהיה תחלואה נרחבת עוד יותר בסרטן. מצטרפת לקריאה בהכרה באזור תעשייה צפוני אשדוד כמוכה זיהום אוויר ולקריאה לתוכנית ממשלתית סדורה לצמצום הפליטות. ובוודאי לקריאה להגדלת התקנים לאכיפה באופן שפרופורציונלי לעבודה שנדרש המחוז לעשות. תודה רבה.

הגב' יעל גביש תבור, תושבת גדרות.

רק בקצרה, כי אנחנו חייבים להתכנס לסיום, גם כי אי אפשר אחרי 11:00 לקיים את הישיבה, וגם כי אני חייב להיות למעלה במליאה, יש לי שאילתה ב-11:00 אז אני חייב גם להיות.

יש כאן כמה אנשים שאנחנו נפגשים, לצערי, לא פעם ולא פעמיים בדיונים. אני מאוד מקווה אדוני יושב הראש באמת ממך, מפה תצא הקריאה לטפל לאלתר במצב. אני רק רוצה לספר קצת, אנחנו בגדרות, משטר הרוחות מאשדוד פוגע בנו. יש לנו בית, קניתי. עברנו מארצות הברית, בחרנו לגור באזור ירוק. ועם זאת, כל הצד המערבי שלי החלונות סגורים. אנחנו לא יכולים לנשום. הבן שלי, יש לי ארבעה ילדים, שיהיו בריאים. שלושה נולדו בארצות הברית, אחד נולד בארץ. רק זה שנולד בארץ הוא אסטמתי. אסטמתי קשה. אני לא יודעת איך לא נמצאים הנתונים לגביו. אין שבועיים שהוא לא, אנחנו לא צריכים לבקר אצל הרופא לעבור כל מיני בדיקות. רק ככה, הוא היחיד שבאמת אסטמה מאוד רצינית. אתה מוזמן לטייל גם אצלנו, באזור הכפרי שלנו. להריח את הריחות. וכמו שאמרתי קודם, אני לא מוטרדת רק מהריחות, אני מוטרדת ממה שאני נושמת ואני לא מריחה. ואני יודעת שיש. אני יודעת. וביקשנו לא פעם ולא פעמיים שינטרו את האוויר, ינטרו עוד כל מיני דברים. אנחנו לא מקבלים תשובות. תודה. אוקיי, אנחנו נסכם את הדיון, ברשותכם. אדיר קיסר. תושב, זעקת התושבים. תודה, תודה קודם כל לנקודה האחרונה הזאת שבאמת צר לנו להיות פה. אבל אנחנו גם שמחים שאתה מנהל את הדבר הזה ממש בתקיפות. ובנועם. ובנועם ובחיוך. ולהגיד משהו לאנשים הנחמדים האלה שאנחנו נפגשים איתם תקופה. אם אתם לא מסוגלים לעשות תפקידכם, תניחו את הדברים ותלכו. כי אנחנו רואים שזה לא נעשה. אם מבחינת תקנים או כל סיבה אחרת. יש גם משהו שהוא מעבר לתפקיד שלכם ושאנחנו מרגישים אותו. שהדברים מושתקים בעיריית אשדוד. הדברים מושתקים. יש שם דברים, יש שם כסף רב. ואנחנו מבקשים שתשחררו אותנו מהתפקיד שלכם, אתם לא עושים את זה כמו שצריך. טוב, תודה. רק משפט. החומרים המסוכנים שמגיעים מהצפון,

זה מתחם של 40 ק"מ. צריך גם לחשוב על הנקודה הזאת. שמחר בבוקר טיל מגיע לחומרים האלו שם ואז קורה, קורית לנו בעיה מאוד רצינית. אנחנו חייבים להתכנס, חברים. אנחנו מבקשים שיהיו שימועים, אדוני יושב הראש, שיהיה שימועים. שכל השימועים יפורסמו לקהל הרחב. זה אחד מהדברים שאני רוצה. בבקשה משפט אחד. משפט אחד. אני גם תושבת יבנה, אני פעילה בנושא הזה. שמי לי-אור דיין. אני פעילה בנושא משנת 2014. כבר הייתי בישיבה כזאת בשנת 2017. יחד עם אלי ויעל. מעבר למפגעים שזיהו ואני שמחה שזיהו אותם ויודעים מי הם אחרי כל כך הרבה שנים. יש מפגעים פיראטיים, יש את אתר האשפה והבוצה שמוקצה לו 64 מיליון שקלים משנת 2014 ועדיין לא מטופל. אוקיי, תודה. ואנחנו ממש מבקשים את עזרתכם בטיפול.

אני מתנצל, קיבלתי כבר טלפון שאני חייב לעלות. לא יעזור, אני מתנצל בשם האנשים שלא דיברו. לא, זה 60,000 שקלים לעשות סקר. 60,000 שקלים, זה הכול. טוב, אנחנו נטפל בזה מול שר הבריאות. גם מהמפלגה שלנו, גם כמו שידוע איש יקר ואיש מעש. ואנחנו נשתדל לטפל בדבר הספציפי הזה. דבר ראשון, אני מפנה את עצמי למשרד איכות הסביבה. דבר ראשון אני רוצה נתונים לוועדה, כן? נתונים מסודרים כמה חריגות היו בפליטה, כן? באזור התעשייה. מי המפעלים, מה הרמה של כל מפעל. מה הפעולות שהמשרד עשה, מה הוא מתכוון לעשות. קנסות, האם הוטלו. ואני מקווה שעד שתגישו כבר לפחות תגידו שיש איזה מקום אחד או שניים שקיבל קנסות. וכמובן הפעילות של השקיפות לציבור עצמו. הציבור עצמו צריך לדעת מה קורה. וכמובן גם את השימועים עצמם, שהציבור יידע מי קיבל שימוע ומה נעשה בנושא הזה. שקיפות זה א'-ב'. ממשרד הבריאות אני כן מבקש לקיים בחינה מסודרת.

של הקשר בין הזיהום לבין התחלואה עצמה. שאני חושב שוודאי שזה דבר נכון. זה שמשרד הבריאות לא מכיר בזה, אז אני מקווה מאוד שאחרי סקר או לא יודע, כמה שזה עולה, זה דבר מינורי. זה דבר שחייבים לעשות אותו. הוא דבר פשוט שחייבים לקיים, לעשות את זה. מאיגוד ערים, מהמנכ"לית היקרה, אני מבקש את התוצאות של הניטור של תשע התחנות באשדוד, אל מול התקן המותר. מה קורה איתם? האם נדרשות תחנות ניטור נוספות? והעברת בחינת ההשלכות, העברת מפעלים מזהמים נוספים לאשדוד. אני כן אומר, בעזרת השם, אנחנו נאבק שלא יעבור שום מפעל נוסף מבתי הזיקוק, מאזורים של חיפה, מפרץ חיפה לאזור אשדוד. זה א'-ב'. אני וחבריי ינון, חבר הכנסת יוראי, אנחנו ניאבק כמה שאנחנו יכולים בדבר הזה ואני מקווה שגם בעזרת השם נצליח. זה אחד. אני מבקש כן דיון בעזרת השם מיד במושב הבא. גג חודש הראשון של המושב, לראות מה התקדמנו, מה עשינו. והמשרדים, אני מקווה שתהיו יותר מוכנים. לפחות אני כן דורש ורוצה לראות באיזה לפחות מפעל אחד שאנחנו מוציאים לו צו סגירה. לא כי אני מחפש להוציא צו סגירה למפעלים. כי אני חושב שזה חובה למען ישמעו וייראו. בלי שנעשה איזה משהו מרחיק לכת בנושא הזה שום דבר לא יקרה. אנחנו נשב פה עוד שנה ועוד שנה ובינתיים אנשים, כמו שדיבר פה חבר הכנסת ינון אזולאי מדם ליבו, אנשים לצערנו מתים. לא ימותו. אנשים מתים יום יום בצורה ישירה או בצורה עקיפה. וכמובן גם חולים שזה דבר שהוא בלתי נתפס בעליל. אנחנו חייבים לגרום לאיכות חיים יותר טובה או לפחות נאותה,

הכי נמוכה שצריכה להיות לאנשים שיוכלו להמשיך לחיות במדינה הזאת. אני מתנצל שאנחנו חייבים לעלות. אני באמת מקבל טלפונים כל הזמן מלמעלה. אני באמת חייב לעלות. אני מתנצל. כבר המליאה התחילה ואני ממש יש לי שאילתה ראשונה ואני חייב להיות למעלה. אני ממש מתנצל.

אנחנו נשמע את השאר בוועדות הבאות, בעזרת השם. הישיבה ננעלה בשעה 11:04.